צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ד' באדר ב' התשפ"ב, ה-07 במרץ 2022. אני מתחיל במקבץ הנושאים השני של סדר